בוקר טוב, אנחנו פותחים את ישיבת ועדת הכלכלה הראשונה להיום בנושא: הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 76) (שינוי מתכונת האסדרה בתחום בזק). מצטרפים אלינו שר התקשורת, שאנחנו שמחים שהוא איתנו, מנכ"לית משרד התקשורת, ואנשי מקצוע אחרים. אני אבקש מהשר להציג את התיקונים לחוק. באופן כללי זה מבורך שמשרד מבקש ליעל את עבודתו, להקטין את הבירוקרטיה, להתמקד בעיקר ולא בטפל, לפקח באופן הדוק על מי שצריך לפקח, ולאפשר ליזמים ולמשקיעים לפעול. המגמה של הדיון הזה מבורכת. מדובר בתיקון לחקיקה של חוק רחב עם כמה עמודים. אנחנו יוצאים למסע הזה. אנחנו נקיים פה מספר דיונים סדורים ואפקטיביים כדי להגיע לניסוח סופי של הדברים. שר התקשורת, בבקשה. אני שמח להיות כאן,

שלוש שנים היו די והותר למדינה שלמה להתקיים בלי תקציב, ולכן זה יום חגיגי. הוא גם יום חגיגי, כי אנחנו נמצאים בעיצומה של מהפכה בתשתיות התקשורת ובתחום הסיבים האופטיים שהתחילה פה, בוועדת כלכלה, ועברה כאן עם היושב-ראש הקודם. הוא לא נמצא כאן עכשיו, אבל צריך להגיד לו, ליעקב מרגי, תודה על המהירות והיעילות שבה הוא העביר

אלמלא היא הייתה עוברת לפני פיזור הכנסת לא היו נפרסים 60,000 בתי אב בחודש, לא היינו מוצאים את עצמנו עם מעל מיליון בתי אב שפרוסים עם סיבים אופטיים. המהפכה הקודמת עוזרת להבין עד כמה הרפורמה הזאת היא חיונית. אנחנו עם חוק תקשורת מיושן, עם הרבה דברים והרבה תחומים במשרד התקשורת שכדאי שיתעדכנו. החוק הזה מפריע לנו ליישם שירותי תקשורת והתפתחויות טכנולוגיות, לכן חשוב לעדכן אותו. החקיקה שמוצעת כאן, אדוני היושב-ראש, עושה דה-רגולציה משמעותית בשוק התקשורת, היא מפחיתה משמעותית במגבלות, בתנאים, באישורים הנדרשים. אנחנו מייצרים פה תהליך קל יותר ופשוט יותר כדי להקטין את העומס על אזרחים, על מי שעוסק פה בשירותי תקשורת. רק כדי להסביר, אדוני היושב-ראש, כדי למכור היום מערכת השקיה אתה צריך רישיון. אם אנחנו מסתכלים על המציאות הנוכחית,

המציאות הנוכחית לגמרי לא תואמת את הרגולציה הקיימת. אנחנו פותחים את צוואר הבקבוק הזה, משחררים את הפקק, ומאפשרים לכל החברות והצרכנים לעשות את זה בצורה פשוטה יותר. היום יש 150 רישיונות. אנחנו מביאים פה הצעה לצמצום מאסיבי של הרישיונות. אנחנו רוצים להשאיר מספר בודד של רישיונות שיידרשו - היתר בתקנות. אנחנו מקצרים את הזמן משישה חודשים לשבועיים, שזה מצריך מאיתנו להסדיר את האגרות, את הערבויות. מפחיתים ממיליונים לאלפים בודדים. כל המהלך הזה יגולגל בסוף לצרכן כדי שיהיה אפשר ליהנות מתחרות בריאה, מרגולציה נמוכה, מנגישות גבוהה, לייצר מנוע צמיחה שמתחיל בסיבים, עובר למהפכת הדור החמש, לרישיונות ולהיתרים. כשאתה מפחית רישיונות, מפחית רגולציה ומפחית בירוקרטיה, שזה מה שהתרחש היום בממשלה עם אישור התקציב, אתה מאפשר לשוק הזה להתפתח, אתה מאפשר לעוד מתחרים להיכנס, ואתה מאפשר לאזרח שירותים טובים יותר. עד כאן הדברים בגדול. אני רוצה להגיד תודה לאנשי הצוות במשרד: ליועצת המשפטית דנה נויפלד שנמצאת כאן, למנכ"לית לירן אבישר בן חורין, לשר התקשורת לשעבר שהעביר את זה בתקופה שלו, לאנשי המשרד שעשו עבודה מצוינת. אנחנו בממשלה במגמה של צמצום בירוקרטיה, צמצום רגולציה. אנחנו מתכוונים לזה מאוד ברצינות בהחלטות שקיבלנו בחוק ההסדרים. אנחנו עושים את זה עכשיו עם המתווה הזה שמפחית את כמות הרישיונות, שמגדיל את התחרות ומאפשר שירות ראוי לאזרחי ישראל בשנה שבה הם נמצאים, לא שירות שראוי לשנים עברו. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. מנכ"לית משרד התקשורת לירן אבישר,

תודה על הדיון הזה, אנחנו שמחים להיות פה. כמו שכולם יודעים, אנחנו הלכנו דרך מאוד מאוד ארוכה בשביל להגיע עד הלום. לפני שאני אגיד מילה על החוק הזה, אני רוצה להגיד תודה לצוות שעובד על הרפורמה הזאת שמעניינת ברמה כלל משקית, שרגולטורים יכולים לקחת ממנה דוגמה. יושב כאן יאיר חקאק, סמנכ"ל בכיר אסטרטגיה, גדעון שטרית,

היועצת המשפטית, וזיו גלעדי, היועץ המשפטי שמלווה את הרפורמה הזאת. מדובר בעבודה של מעל שנתיים על המודל ותפיסת העולם, מדובר על הרבה חודשים בכתיבת החוק ובכתיבת ההיתרים שהם אחד התוצרים של החוק הזה. אני אגיד כמה מילים כלליות על מדיניות הרישוי ועל החוק שלפנינו. כמו שאמר השר, חוק התקשורת נכתב ב-1982. מאז הוא לא עבר שינויים משמעותיים בתחום הבסיסי של רישוי. משרד התקשורת מרשה גופים שמספקים שירותי תקשורת. הרבה מאוד שנים לא נשאלה השאלה: איזה גוף צריך להיכנס לעולמות הרישוי, לאינטראקציה עם המדינה שבה היא נותנת לו רישיון פעולה. החוק היום מחייב רישיון מהמשרד לכל פעילות שמעורב בה מתקן תקשורת, שרת תקשורת, רכיב תקשורת, כל דבר שמעביר סיגנלים בנקודות. הדבר הזה איננו מתאים למציאות הטכנולוגית שאנחנו חיים בה, לכן הוא הצריך אותנו לתפיסה עדכנית לגבי השאלה: מה הם שירותי התקשורת שאכן מצריכים רישוי והתערבות של המדינה, ובאיזו רמה.

כמו שאמרתי, זה הכפפת תחום שירות לרגולציה לפי חוק התקשורת. אנחנו רוצים לדבר על שני המודלים האפשריים. מודל אחד הוא מודל ההיתר. היתר כללי הוא בעצם סט של כללים שמאפשרים לכל מאן דהוא לספק שירות בכפוף לתנאי ההיתר. הוא אחיד, אין בו דרישות פרטניות. המודל השני הוא רישיון. רישיון מדבר על אישור פרטני לגורם ספציפי, עם הנחיות ספציפיות, הוא מצריך פעולה אקטיבית של הרגולטור. אי אפשר לספק שירות אם לא נותנים רישיון פרטני מראש. רישיון, כמו שתראו, הוא יותר כבד במהותו, הוא מצריך הרבה עבודה בהתקנה שלו ובשינויים שלו. השר הביא לכם רישיון לדוגמה כדי שתראו באיזה עובי של מסמך מדובר. אנחנו במשרד התקשורת חושבים שאנחנו נמצאים בעידן שיש בו רישוי יתר, שיש תחומים שלא בהכרח יש להכפיף אותם ולהכניס אותם לעולמות הרישוי. מדברים הרבה על עודף רגולציה. רישוי יתר הוא מודל של רגולציה עודפת. מתכונת הרישיונות שלנו היא מיושנת, היא מכבידה על השוק, היא מונעת כניסה של מתחרים לשוק, בפרט של מתחרים קטנים. יש לוחות זמנים מאוד ארוכים בשינוים ובתיקונים, יש חיכוך מאוד גבוה מול בעלי הרישיון, התעסקות מאוד מאוד גדולה והרבה משאבים ציבוריים של עובדי משרד התקשורת. יש גם חסמי כניסה גבוהים, אם זה עולמות של הון עצמי, ערבויות. כל מודל הכניסה לעולם הרישוי הוא יקר ומורכב. בהתבוננות על המציאות הטכנולוגית אין לו יותר הצדקה, הוא ראוי לפישוט משמעותי, ואת הפישוט הזה החקיקה שבפניכם מציגה. אנחנו חוזרים לייעוד הבסיסי. הייעוד של משרד התקשורת הוא להבטיח תשתית תקשורת מתקדמת לכל אזרח בכל מקום, לכן אנחנו רוצים למקד את האסדרה שלנו בשירותי בזק שניתנים באמצעות תשתיות תקשורת, לא בתחומים אחרים שהיום נותנים באמצעות רישיונות. אני רוצה רגע להגדיר מה עקרונות העל שלפיהם אנחנו מבססים את מודל הרישוי שנציג לכם בחקיקה הזאת. המודל הוא מודל אירופאי, הוא עובד כבר 20 שנה באירופה. עיקרון אחד של המודל הוא אחידות. יש היתר שקובע כללים גנריים אחידים לכל מי שנכנס בגדרו. הדבר הזה מדבר על היקף אסדרה מצומצם הרבה יותר, על מסמך יותר קטן ויותר בסיסי, פחות מפורט. אחד העקרונות הבסיסים שהמודל מציג, ואני חושבת שהוא עיקרון מאוד משמעותי לאימוץ בחקיקה הישראלית, הוא של פיקוח בדיעבד, לא פיקוח מראש. זאת אומרת, מי שרוצה להיכנס, יכול להיכנס בשער הראשי, להירשם במרשם. אגב, המודל מדבר על רישום קל תוך 14 יום. אם לא הייתה איזו התראה מיוחדת בעניינך, אתה יכול להתחיל לספק שירותים. ככל שלא תעמוד בהתחייבויות שלך, ככל שתסטה מכללי ההיתר, יהיה לנו פיקוח בדיעבד שיטופל. זה מודל שמקובל במקומות אחרים בעולם, יש לו תועלות משקיות גבוהות.

והיושב-ראש התייחס לזה בתחילת דבריו, אנחנו מדברים על רגולציה חכמה, על רגולציה הדוקה, על רישיונות בתחומים בעלי חשיבות משקית, ואנחנו תיכף נציג באיזה אזורים נשמור על הרישיונות ומתי אנחנו נהיה בהיתר. משרד התקשורת מתכוון לייצר מרשם שאליו יירשמו כל מבקשי ההיתר ושבאמצעותו ינהלו את בעלי ההיתר, להבדיל מבעלי הרישיונות שלהם ימשיכו להיות מסמכי הרישוי הרגילים. בואו נראה את המודל במבט מקרו. קחו לדוגמה שירותי סלולר, טלפוניה, MVNO, שזה תקשורת על גבי רשת סלולר של אחר, שירותים כמו תא קולי, שיחות ועידה וכו'. את כל אלה אנחנו מכניסים למשפך הזה. בסוף הליך החקיקה ייצא שכ-30% מהשירותים שהיום מאוסדרים בחוק התקשורת ייצאו לפטור, אנחנו לא מתכוונים לעסוק בהם בכלל. השר הדגים כמה מהם. שיחות ועידה, איתוראן, ביפר וכו' - כל אלה יוצאים מעולם חוק התקשורת לחלוטין. מי שנשאר ברישיון זה ספקים בהיקף גדול, זה חברות סלולר, זה כבלים תת ימיים כשמדובר בתשתית אסטרטגית למדינה, לוויינים. 60% מהרישיונות הולכים ועוברים להיתר. המודל זה שנרשמים במרשם, והופכים להיות בעלי היתר כללי. שירותי טלפוניה לא גדולה, שירותי גישה לאינטרנט, שירותי MVNO - כל השירותים האלה הם שירותים שעוברים להיות שירותים בהיתר. קראתי באחד המקומות שההיתרים יידרשו לעבור איזה רישוי. האם זה תנאי להתחלת אספקת השירותים שלהם כשהם נרשמים? בוודאי. איך זה שונה מלתת למישהו רישיון אם יש לו תחנה שהוא צריך להירשם אצלך כדי להתחיל לעבוד? איך זה יהיה יעיל יותר? מודל אחד הוא מודל הרישיון. חברות סלולר וחברת בזק נשארות ברישיון. 10% מהשירותים האלה נשארים ברישיון. השירותים שמסופקים על ידי התשתיות האלו - ברישיון. באמצע יש לנו את המרשם. משרד התקשורת ינהל מרשם של כל מי שרוצה לספק שירותים שניתן לספק בהיתר. הרישום הוא קל,

ספי הכניסה מבחינת הסכומים, אם זה הון עצמי, ערבויות וכו', הכל מאוד מאוד קל ונמוך. אחרי 14 יום,

למרשם.

לא יוכל לספק שירות לפני שהוא רשום. הוא לא יוכל, לפי החוק החדש, לספק שירות לפני שהוא רשום.

חלק גדול מהשירותים יוצאים, לא נדרש יותר היתר. מוני מים חכמים של חברת החשמל זה שירות פטור. אנחנו לא חושבים שמשרד התקשורת צריך לרשות מוני חשמל חכמים של חברת החשמל. לגבי מי שמחזיק רשת פרטית שמשקה את השדה שלו, אין צורך, אפילו שיש שם רכיבים שיש ביניהם סיגנלים שעוברים, שמשרד התקשורת יהיה מעורב. אין שום סיבה למעורבות של המדינה באזורים האלה. אלה בדיוק האזורים שאותם אנחנו מסמנים כעודף רגולציה. אני רוצה להתייחס לתועלות לשוק. תראו, אנחנו במגמה מאוד משמעותית של צמצום הרגולציה במשק הישראלי. שוק התקשורת הוא שוק שמתקדם בקצב אדיר, שמשתנה בקצב אדיר, שהטכנולוגיה מתקדמת. אנחנו רוצים לאפשר לשוק הזה לחיות, לבעוט ולהתפתח בלי שהוא יזדקק לחיכוך בירוקרטי מיותר. אנחנו צופים שהחוק הזה יבטיח כניסה של שחקנים חדשים בארץ ומחו"ל. חברות תקשורת מחו"ל שלא נכנסו עד היום עשויות להיכנס. אנחנו חושבים שזה מעודד חדשנות והתפתחות של השוק. אנחנו חושבים שבמודל שאנחנו עובדים איתו יש רישוי יתר.

מייצר תועלות שליליות משקיות, לכן אנחנו חושבים שצריך ללכת למהלך הזה. אני חושבת שהוא מהלך משמעותי, דרמטי, אמיץ, וחשוב לצאת לדרך כדי לעשותו. תודה. חבר הכנסת איתן גינזבורג, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. הייתה לי הזכות לכהן תקופה מסוימת במשרד התקשורת. אני מאוד שמח שאנחנו מגיעים היום למצב שבו הגיע החוק הזה. בתקופה קצרה הצלחתי להעביר את החוק בקריאה ראשונה. למרות ממשלת המעבר, למרות הקשיים, למרות "שומר חומות" וכל הבלגן שהיה, הצלחנו לגבש רוב שבו הממשלה העבירה את הצעת החוק בקריאה ראשונה בשלהי חודש מאי. זה לא חוק שאני יזמתי אותו, זה חוק שהיה מן המוכן, יועז הנדל הכין אותו כשר התקשורת יחד עם הצוות המצוין. מדובר בחוק לביטול הבירוקרטיה המיותרת בתחום התקשורת. סקרה כאן בצורה מאוד מדויקת ויפה המנכ"לית את משמעותו של החוק הזה. המטרה היא להפוך את השירות הציבורי ליעיל יותר, לשירותי הרבה יותר, על ידי כך שמבטלים עשרות רבות של רישיונות שהיום כבר לא רלוונטיים וההוצאה שלהם כרוכה בהליכים בירוקרטיים ארוכים. ההדגמה שהציג פה השר היא custom made למבקש, כל אחד צריך לקבל ספרון שבו מתאימים לו את הרישיון כדי שיוכל לספק שירות שלעיתים לא כל כך חשוב לצרכן הכללי. אנחנו היום הולכים לעולם שבו אנחנו מבטלים את כל ההליכים היקרים האלה.

להסרת חסמי הכניסה לשחקנים חדשים, לקידום התחרות, ולעוד הרבה דברים חשובים. אני רוצה להצטרף לאמירה שנאמרה כאן בהבלחה על ידי מנכ"לית המשרד. לא כל משרדי הממשלה באים בהתנדבות ומוותרים על כל כך הרבה כוח וסמכויות שיש בידיהם. משרדי הממשלה אוהבים לשמור את הכוח אצלם, לא רוצים לשחרר, מסבירים באותות ובמופתים למה חשוב שיהיה רישיון, למה חשובה רגולציה ובירוקרטיה. פה בא המשרד באומץ ואומר: אנחנו חושבים שבמקום שבו אפשר להקל צריך להקל. יש פה שר במנהיגות אמיתית שאומר: אנחנו רוצים לבוא לקראת האזרחים, לשחרר את הבירוקרטיה, לשחרר מהרגולציה המצרפית, לקדם את השוק קדימה. אני רוצה לברך אותך,

על המנהיגות, לברך אותך לירן על הנהלת המשרד, לברך את כל הצוות המשרדי שעושה עבודה מאוד מאוד חשובה, ולתת לכם, לחברי הכנסת ולוועדה, גיבוי. אני בטוח שתצליחו להעביר את החוק הזה, אדוני היושב-ראש, במהירות המרבית. ככל שהחוק הזה יעבור מהר, כך המשק ייפתח לתחרות ולעבודה טובה יותר. אני קורא מפה לכל משרדי המשלה לקחת כפרויקט תחומים בתחום פעילותם, לצמצם בהם את הבירוקרטיה. אני קורא להם לבטל רגולציה, לשאול למה צריך את אותם רישיונות, למה צריך את אותם טפסים, למה צריך את אותן דרישות. לפעמים לשאלה למה אתם תראו שאין תשובה. כשאין תשובה, זה אומר שצריך לבטל. אני מאחל לכם עבודה פורייה וטובה. אדוני היושב-ראש, זה החוק הראשון שאתה מוביל בוועדה. אני מקווה שהוא גם יהיה החוק הראשון שתעביר למליאה. הרבה הצלחה. אני גאה שהתקנה הראשונה שהובלנו פה היא מניעת שכיחת ילדים באוטו, קיצור הזמן שהממשלה תחיל את התקנה הזאת. אני לא עושה תחרות, אבל אין להשוות בין צו ותקנה לבין חוק משמעותי. זה החוק הראשון שלך. נכון. תודה רבה לך השר לשעבר חברי איתן גינזבורג. חבר הכנסת שלמה קרעי, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה לפתוח במה שפתח השר. הוא הזכיר את התקציב שאושר הבוקר בממשלה. הוא כנראה לא כל כך מכיר, אבל התקציב הזה שאושר הבוקר בממשלה הוא דגל שחור שמתנוסס מעל ראשה של הממשלה הזאת, הוא תקציב פוגעני שכולו פגיעה בחלשים,

התקציב מטיל מסים על גבי מסים,

והכל כדי לממן את ממשלת הג'ובים המושחתת הזאת. אני לא מצטרף לברכות שלך, אדוני השר. אני לוקח את זה כברכה. בוודאי שאתה לוקח כברכה. אני לא מתפלא שאין לך מושג כמה עולה לסטודנט לנסוע בתחבורה הציבורית,

אם יש סעיף בחוק התקשורת שמחייב ערוצים מסחריים בהפקות מקומיות,

במקום לממן ערוץ אחד ב-800 מיליון שקל בשנה, תחלקו תקציבים לכלל הערוצים

זה לא קשור אופוזיציה או קואליציה. לכל אחד מאיתנו יש את ההסתייגויות כדי לשפר ולעשות את זה. עכשיו לגבי החוק. אני קודם כל מברך אותך, שר התקשורת, על הדבר הזה. כאיש תקשורת לשעבר אני כמעט 15 שנה תרמתי לתחום. אני הייתי איש טלוויזיה. עבדתי גם ברדיו. אני לגמרי לא מסכים איתך, ד"ר שלמה קרעי, לגבי התאגיד. אני חושב שכן צריך לצמצם. בשנה הבאה, למשל, חברת BBC תחגוג 100 שנה, ו-BBC זו דוגמה טובה לשידור הציבורי, שידור מוצלח מאוד. כצרכן אני נהנה לראות את תאגיד השידור הרבה יותר מערוץ אחד. אולי בגלל שעבדתי פעם ברדיו רקע יש פה סוג של ניגוד עניינים, אבל אני מנסה לא להיכנס לדברים. אם אתה נהנה - תשלם. אני כן חושב שצריך להקטין את כספי הציבור, כי בכל דבר שאפשר לחסוך צריך לחסוך. לא הייתי אומר שזה לא דבר חשוב. אני חושב שזה חשוב גם לדברים שאין להם ערך שיווקי. אגב, יש ענפי ספורט לא כל כך פופולאריים שאם תאגיד השידור ישקיע זה יהיה דבר טוב. אני בעד השידור הציבורי, שידור ציבורי טוב, חזק. זה בסדר שזה יהיה חלק מתקציב המדינה. הפחתת רגולציה זה דבר חשוב. אני חושב שבשוק התקשורת המדינה לא צריכה בכלל להתערב. אם יש ערוצים שרוצים להיכנס ולפעול, זה בסדר, לא צריך להגביל אותם. אני לא התעמקתי ב-100% בחוק, אבל כל הנושא הזה של הפקת מקור, כל הנושא הזה שאלה ככה צריכים להשקיע, אלה לא צריכים להשקיע, אלה כן יקבלו עוגת פרסום, אלה לא יקבלו אני חושב שהגיע הזמן במאה ה-21, בשנת 2021, לרדת מהסיפור הזה. אתה רוצה להקים ערוץ טלוויזיה? תקים ערוץ טלוויזיה, תוכיח למשרד התקשורת שאתה יכול לממן. יש היום מספיק אפיקים דיגיטליים בשביל לעשות דבר כזה. אני חושב שהמדינה לא צריכה להתערב. צריך להיות איזה שהוא גוף ציבורי, בדומה לרשות השנייה, בדומה למועצת הכבלים והלוויין, שכן יעקוב אחרי התכנים, שכן יראה שכולנו שומרים על הכללים ושאין דברים שעלולים להתפרש כדיבה,

או כדברים שמכפישים עובדי ציבור.

זה חוק השידורים שתצטרך להתמודד איתו, ואני מקווה בקרוב. בדיוק על מה שאתה אומר אני מתכוון - - הפחתתה הרגולציה לאו דווקא בנושא טכני, גם בנושא תוכן, כי בכל זאת אנחנו מדינה חופשית. לפתוח היום במדינת ישראל ערוץ יוטיוב לא עולה שום דבר, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, לקבל מאות אלפי עוקבים ולהרוויח הרבה כסף.

בשביל לפתוח עיתון אתה צריך לעבור את כל הבירוקרטיה, לקבל אישור של שר הפנים. אני חושב שהתפקיד של משרד התקשורת חשוב בכל מה שקשור למאבק בפייק ניוז, בכל מה שקשור לבוטים, למלחמה הזאת שאנחנו כפוליטיקאים מתמודדים איתה. אני חושב שבזה תפקידה של המדינה, תפקידו של הרגולטור כן להתערב, כי לא ייתכן שהשחקנים החזקים ייהנו מזה והשחקנים החלשים ייפגעו מזה. אני חושב שבסיפור הזה חשובה הרגולציה, אבל רגולציה לא כניסיון כוחני, אלא כמעקב לטובת הציבור, כי לציבור מגיע לקבל את האמת, לא להיות מושפע מהפייקים ומכל הדברים שמשתמעים מכך. היועצת המשפטית

בבקשה. תודה רבה ליושב-ראש הוועדה. אני רוצה להודות לעמיתתנו ממשרד המשפטים שנמצאת כאן, לאנשי משרד האוצר שעזרו כולם בקידום ההצעה הזאת והבאתה בפני הוועדה, וגם הזדמנות ראשונה אך לא אחרונה להודות לעורך הדין איתי עצמון ולנעמה דניאל שעשו איתנו עבודת הכנה מקיפה. הנוסח שבפניכם הוא כבר אחרי קבלת הערות מטעמם ושיח איתנו. אנחנו חושבים שההערות האלו מטייבות את הצעת החוק. תודה רבה להם על ההשקעה הרבה. אתם תיווכחו בעצמכם כמה הם שולטים בהצעת החוק בעוד כמה דקות. אני רוצה לתת מענה לשתי הערות. מענה אחד לחבר הכנסת קרעי בעניין שירות הגישה לאינטרנט. אנחנו נרחיב בזה כשנסביר מה הם שירותי הבזק, אותם שירותים אשר ייכנסו תחת האסדרה. שירות הגישה לאינטרנט הוא אחד השירותים המשמעותיים ביותר

לעולם, נקודת הממשק לעולם. הוא צריך רישיון. הוא יהיה טעון היתר. אנחנו נסביר את ההבדל בין הרישיון לבין ההיתר. כמו שאמרה המנכ"לית, ההיתר הכללי הוא צורה של אסדרה קלה יותר ומהירה יותר ביחס למתן רישיון היום. מה שמוגדר היום כשירות בזק טעון רק היתר,

השירותים המאוסדרים הם שירותי בזק מסוג מסוים. הצעת החוק הזאת אינה עוסקת בתחום השידורים, היא עוסקת בשירותי תקשורת שהם שירותי טלקום - קוראים להם שירותי בזק. הצעת החוק הבאה שתבוא לכאן תהיה בנושא השידורים, ואז כל הנושאים האלה יקבלו מענה. נעם שרלו, נציג האוצר, בבקשה. אנחנו מברכים על החוק הזה שיאפשר כניסה של שחקנים חדשים לשוק ביתר קלות, גם שחקנים קטנים וגם שחקנים בינלאומיים. אנחנו מקווים שהחוק הזה יעבור כמו שהוא.

אבל מכיוון שהבדיקה הולכת להיות בדיעבד, אחרי שמקבלים את ההיתר, יש צורך להגביר את האכיפה. הרשות להגנת הצרכן עושה כבר היום אכיפה של הוראות צרכניות ושל הטעייה בתחום התקשורת. 26% מההפרות שאנחנו מוצאים כיום הן בתחום התקשורת, לכן חשוב מאוד להגביר את האכיפה. במקומות הנכונים. יחיאל שמן, ועד עובדי חברת פלאפון, בבקשה. אף אחד מהציבור שתציגו לו כזאת מצגת,

"איזה יופי,

כפיים. אני מזועזע ממה שקורה פה.

מחו"ל. אני מהנדס, אני 22 שנה בתחום הסלולר, מכיר את התחום הזה כמו את כף היד שלי. ההקלות ברגולציה שמדברים עליהן, כניסת השחקנים החדשים אנחנו ראינו בדיוק מה זה מביא לנו. כש"גולן" נכנסה לפה מחו"ל ואמרו "נעשה פיקוח בדיעבד", זה דבר שפירק את הרשת והשאיר אותנו בלי כלום. אחרי זה בא עוד פיקוח ועוד פיקוח, ועכשיו הסיפור האחרון עם חזי בצלאל שהחזיר את הרישיונות למשרד התקשורת ומכר את הלקוחות.

יש לנו שחקן חדש בשוק שקוראים לו "אלומה". מה שקורה פה, מקלים פה באסדרות משמעויות בשוק התקשורת, אנחנו שומרי הסף של הציבור.

חברות הסלולר, עובדי חברות הסלולר, אנחנו שומרי הסף. כל ההקלות שאנחנו רואים פה יקלו על חברת "אלומה" להיכנס לשוק הסלולר. היא מצהירה שהיא רוצה לרכוש את רשתות הסלולר ולעשות פה תשתיות. מונופול תקשורת במדינת ישראל יהיה "אלומה". אני לא מדבר על ההקלות בתחום הבזק לחברות הגדולות. יש פה הקלות משמעותיות בהקמת אתרים סלולריים. זה אומר שהפיקוח גם שם יורד. יש פה מהלך כולל של הורדת רגולציה ופיקוח על דברים משמעותיים מאוד שהציבור זעק עליהם במשך שנים רבות. אין בעיה עם הורדת חסמים ברגולציה, אבל יש בעיה מאוד קשה עם בדיקה. אין דבר כזה בדיעבד, כי מה שנגמר אי אפשר להחזיר אחר כך. להקים היום אתר סלולרי לוקח שנתיים, לפרק לוקח דקה. לפרק רשתות אפשר בדקה וחצי. מדברים על דברים שהם לכאורה קטנים, אבל יש פה רשתות פרטיות בנמל אשדוד, יש פה רשתות פרטיות בחברות הצל שזה דור חמש. מוזר לי שוועדה כזאת רצינית לא מבקשת אינפורמציה יותר רצינית מאשר מצגת פשוטה שמדברת באחוזים. פניתי לא פעם ולא פעמיים לכבוד השר, למנכ"לית המשרד. ב"אלומה" יושב מנכ"ל משרד התקשורת לשעבר שלא עבר אפילו תקופת צינון. אי אפשר להגיד שזאת חברת נדל"ן בזמן שהיא רוצה להשתלט על רשתות סלולר. יש פה דברים מהותיים במדינה שקורים ואתם מתחבאים מאחורי מצגות יפות. אביאל קרמזיאן, אחראי קשרי ממשל קהילת המשתמשים. אנחנו מברכים על הרפורמה הזאת. אנחנו רק רוצים לתת דגשים על ההיבט הצרכני כאן. החשש שלנו הוא שלא יתאפשר לייבא ציוד לכאלה שלא רשומים במרשם. דבר נוסף, שאפשר יהיה להביא ציוד שאי אפשר יהיה להשתמש בו. הדבר האחרון הוא העניין של להתחבר לספק אחר בתשתית. אם אנחנו רוצים להתחבר לתשתית הסיבים האופטיים של פרטנר או סלקום, אין לנו ספק אחר להתחבר. אני מבקש ממך לשלוח את ההתייחסות הזאת בכתב למשרד התקשורת, שתהיה מונחת בפניהם.

איזה סוג ציוד מדובר,

כמו מודם וראוטר פרטי בתקציב של הוט. פנינו בתור קהילת משתמשים, קהילה שמונה 11,000 משתמשים. פנינו מספר פעמים למשרד, למנכ"לית ולשר. הדברים האלה מונחים, אנחנו יודעים שזה ברגולציה.

אפשר להשתמש בתשתית של הוט.

חלק מהחברות לא מאפשרות לעשות שימוש בציוד פרטי, הן מחייבות

תגיד את הערתך כשנגיע לסעיף בחוק הזה.

(א) בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן

למעט בהוראות החוק המנויות בסעיף קטן

ההחלפות האלו רצות על כל החוק. סעיף קטן (ב) מחריג סעיפים מסוימים שבהם אנחנו לא רוצים לבצע את ההחלפה. אנחנו נדון באותם סעיפים באופן פרטני, כי שם אנחנו מבקשים לקבוע איזה

מי בעד? הצבעה סעיף 1 אושר. תיקון סעיף 12. בסעיף 1 לחוק העיקרי בהגדרה "אזור שירות", אחרי "על פי רישיונו" יבוא

על פי ההיתר הכללי, לפי העניין"; אזור שירות הוא אזור שבו חלה חובת פריסה ומתן שירות באופן אוניברסלי,

לכל יחידות הדיור ולכל האנשים שמתגוררים באותו אזור חלה חובה לספק שירות.

כשאתה אומר "כחלק מההיתר הכללי", צריך להבין שמדובר על תקנות, על חקיקת משנה. כמו שאמרנו, דרך המלך לאסדרה של שירותי

ייקבעו אזורי שירות ספציפיים אם מדובר בחקיקת משנה?

כי זה יסיט אותנו מהעיקר. אנחנו נגיע לאותם סעיפים שתוקנו ב-74,

אנחנו נשמח

אחרי ההגדרה "אזור שירות" יבוא: "איגוד הבזק הבין-לאומי (ITU)" איגוד הבזק הבין-לאומי, International Telecommunication Union (ITU) זה פשוט גוף של האו"ם שאנחנו מפנים אליו בכמה מקומות בחוק, לכן הגדרנו אותו. בהגדרה "אישור סוג", המילים "שניתן לפי חוק זה" יימחקו, ובמקום הסיפה מהמילים "לשם חיבורו לרשת הבזק" יבוא "לשם עיסוק בסחר בו, לפי סעיף 4א"; אישור סוג הוא מה שמאפשר לחבר ציוד קצה לרשת. ציוד קצה הוא ציוד שנמצא ברשותו של המשתמש, הוא לא חלק מהציוד של בעל הרישיון. בעל הרישיון מחויב לאפשר לחבר את הציוד הזה לרשת, ובלבד שהציוד הזה יש לגביו אישור סוג. הטלפונים הסלולריים שלנו הם ציוד קצה שמתחבר לרשת. אנחנו יכולים ללכת לחנות אלקטרוניקה או לחנות מחשבים, לקנות טלפון כזה, וחברות הסלולר מחויבות לאפשר לנו לחבר אותו.

שהמכשירים האלה, עוד לפני שיובאו לארץ ולפני שהתחילו להשתמש בהם, עברו איזה שהוא תהליך של אישור סוג. התיקון עושה שני דברים. דבר ראשון - אישור הסוג הוא כבר לא אישור שניתן, אלא אישור שנקבע,

אדם לא מבקש אישור לאייפון מדגם מסוים, אלא נקבע אישור, ועכשיו כולם יכולים לדעת שאישורים לטלפונים מדגמים מסוימים ניתן לייבא על בסיסם ציוד. הדבר השני - אנחנו כבר לא אוסרים על חיבור לרשת של ציוד. היום חיבור לרשת של ציוד קצה שלא קיבל אישור סוג זה דבר אסור ואפילו

אנחנו מורידים את ההפרה הזאת מכתפיו של משתמש הקצה, ואנחנו מעבירים אותה על כתפיו של מי שעוסק בסחר החנויות, היבואנים.

במקום ההגדרה "בעל רישיון" יבוא: "בעל רישיון בזק" מי שבידו רישיון שניתן לפי סעיף

המילה "בזק" היא תרגום של האקדמיה ללשון עברית למילה telecommunication . הכוונה היא לא לרישיון של חברת בזק. חברת בזק הייתה הראשונה להשתמש בשם הזה באופן מסחרי, אבל ההגדרה המילונית לטלקומוניקציה היא בזק. בעל רישיון בזק הוא מי שיהיה לו רישיון. יהיו חלק מהשירותים שימשיכו להיות כפופים לרישיון, שאלה הנושאים היותר אסטרטגיים, היותר כבדים שאנחנו חושבים שצריכה להיות עליהם רגולציה קצת יותר הדוקה. (7) במקום ההגדרה "היתר כללי" יבוא: "היתר כללי" כמשמעותו בסעיף 4א1(ה); ההיתר הכללי הוא תקנות שמסדירות את אופן מתן השירותים. כשחברה תקבל היתר, היא תקבל כרטיס מגנטי שהיא יכולה לספק שירות. האם היא מחויבת לספק סינון אתרים, האם היא מחויבת לשלוח חשבונית כל 30 ימים - כל הדברים האלה ייקבעו בהיתר הכללי. (8) אחרי ההגדרה "היתר כללי" יבוא: "הכוונת פעולה", של רשת בזק הכוונת פעולתה של רשת בזק,

במישרין או בעקיפין, בידי מי שנותן שירות באמצעותה, כדי להבטיח כי טיב השימוש בה ואיכות השירות הניתן באמצעותה יהיו בהתאם לתנאיו של נותן השירות, לעניין זה יראו הכוונת פעולה כנעשית בעקיפין אם מתקיים בה אחד מאלה: היא נעשית מכוח חוזה, היא נעשית על בסיס חובה בדין שנקבעה לפי סעיפים 4 או 5 לחוק, היא נעשית באופן אחר שקבע השר." זאת אחת ההגדרות המרכזיות בחוק שמובילות אותנו לדבר על השינוי המהותי שאנחנו עושים בהצעת החוק. זאת ההגדרה שתשמש אותנו אחר כך כמדרגה ראשונה לדעת מי נכנס לתוך חובת האסדרה לפי החוק. יש הרבה שירותים שניתנים על גבי רשת שלא מתוך הפעלה של הרשת, שלא מתוך נגיעה ברכיבים ההנדסיים של הרשת. כשאני אומר "נגיעה", אני מתכוון שזה לא מתוך נגיעה פיזית ומתוך נגיעה משפטית, אלא מתוך מתן הנחיות לאיך הרכיבים האלה צריכים לפעול. "זום" היא תוכנה שעובדת על גבי חיבור האינטרנט שיש לכל אחד בבית. ל"זום" אין נגיעה לאופן שבו עובד האינטרנט. אם אני תאגיד בנקאי שרוצה לחבר בין סניפי הבנק שלי, אני פונה לחברת בזק או לחברה מסחרית אחרת, ומבקש קישור של סניפי הבנק שיעבוד באופן מסוים שיהיה יותר מאובטח, שיהיה בקצב גלישה מסוים. אלה שירותים שכבר נעשים מתוך התערבות באופן שבו עובדת הרשת.

זו ההבחנה שאנחנו עושים בין שירות שניתן על גבי הרשת, מה שקרא בלעז over the top או OTT,

שירות שנעשה תוך הכוונת פעולתה של הרשת. למי שמטפל ברכיבים האלקטרוניים יש מהנדסים ומערכות שלו, לכן הוא מכווין פעולה. מי שחותם על הסכם עם חברת לוויין הוא לא בהכרח משגר לוויין משל עצמו, אבל יכול להיות שהוא מקבל שליטה על כל מיני מאפיינים הנדסיים בלוויין, שזה דבר שמעלה אותו מדרגה, ולכן הוא נחשב למי שמכווין פעולה. זה עדיין לא אומר שהוא לא כפוף לאסדרה, אבל זאת מדרגה שלנו חשוב לראות שהיא מתקיימת לפני שאנחנו נשאל מי כפוף לחובת הרישוי.

שהסברתי עכשיו מתבטא בהבחנה בין הכוונה במישרין לבין הכוונה בעקיפין. הכוונה בהכוונה במישרין היא שלי יש עובדים שהולכים בעצמם לציוד ומשנים את רוחב הפס, את הקצב, את האיכות של הרשת. הכוונה בעקיפין זה שאני נותן הוראה לחברה שהציוד הוא שלה, נותן הוראה מכוח הסכם, מכוח זכות רגולטורית שיש לי: אני מבקש רוחב פס שלא ייפול מקצב מסוים, אני מבקש שלא יהיה שיהוי בהעברת הנתונים. יכולה להיות חברה שמספקת שירותים רפואיים שמאוד חשוב לה קצב גלישה, היקף תקלות נמוך. משה לאו, בבקשה. אני רוצה להצטרף לברכות על החוק זה. גם אנחנו רואים את היתרונות הגדולים בהכנסה של שחקנים חדשים לשוק. כל הסרת רגולציה כזאת מסירה חסמים. הרבה פעמים הרגולציה היא החסם המרכזי שעומד בפני שחקנים נוספים להיכנס לשווקים, לכן אנחנו מצטרפים לברכות ולתמיכה במהלך הזה. אורן ויסמן, מנכ"ל חברת טלקום. לא ברור לי איך מתייחס התהליך לרישיון

אלו הערות ספציפיות. כשנתגלגל עם החוק נגיע לכל הסוגיות האלו. כנ"ל מה שקשור למספור ולנכסים לאומיים. תמשיכו את ההקראה. אני רוצה להגיד כמה מילים על ההגדרה הזאת של הכוונת פעולה, מכיוון שהיא אכן הגדרת

האם היא לא נעשית על בסיס איזו שהיא חובה בדין, האם זה חוזה שנותן השירות הוא לא צד לו. אני חושב שהשאלות האלו הן שאלות שצריך לתת להן התייחסות ומענה. ניסינו להציע הצעות שונות במהלך הדין ודברים שהיה לנו עם משרד התקשורת שהיה בשיתוף עם משרד המשפטים, אבל לא הצלחנו להגיע למשהו מוסכם

כשנגיע להגדרה של רשת בזק, אתם תראו שרשת בזק זאת מעין הגדרה מרכזית בחוק ומיתקן הוא פשוט חלק מהרשת. זה בשונה מהאופן שבו החוק מנוסח היום, שבו מיתקן מגדיר רשת,

מה המשמעות של התיקון

על מתקנים אלחוטיים, שהם יותר זולים ויותר קלים, יש לנו פיקוח דרך פקודת הטלגרף האלחוטי, שזה דבר חקיקה נפרד שאנחנו לא נוגעים בו. בפריסה של תקשורת נייחת שממש צריך

ברגע שנותנים עליו שירותי תקשורת - - למה שיעשו את זה אם זה לא נותן שירותי תקשורת? מי שמניח ציוד תקשורת ונותן על גביו שירות תקשורת, ייכנס למסגרת

ההגדרה הזאת מזהה מנוי כמי שיש לו איזו שהיא התקשרות הסכמית עם ספק לשם קבלת שירותי בזק מאותו ספק. ההצבעה על סעיף (11) כוללת את התיקון שהצענו להגדרת

(12א) בהגדרה "נכסי הרישיון", אחרי "מתן שירותי בזק בידי בעל רישיון" יבוא "בזק, ולעניין סעיפים 4ד ו-28(ב)(ג)(6) גם הנכסים הדרושים

ההגדרה "נקודת סיום רשת" היא הגדרה חשובה בהצעת החוק, כי היא קובעת את המקום שבו נגמרת רשת הבזק.

ואם אני רוצה לשים נתב אלחוטי או לעשות

הפעילות הזאת היא כבר מעבר לעולם האסדרה של עולם התקשורת, היא מעבר לנקודת סיום הרשת. ההגדרה של נקודת

לפשט את הרגולציה ולייצר השקעות ופיתוח ויזמות, ומצד שני, למקד את הבקרה והפיקוח בנושאים החשובים באמת ולהתפנות אליהם. אני רוצה להודות לחברי ועדת כלכלה שפתחנו דרך וצורת עבודה נכונה וראויה, גם של נועם השיח וגם של אופן ההצבעה. תודה לכולם, ותודה לאנשי המקצוע. הישיבה ננעלה בשעה 11:10.